שלום לכולם. אנחנו דנים במצוקת בתי החולים הציבוריים העצמאיים וההיערכות לתחלואת חורף 2021 בצל הקורונה,

יש פה דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת, לא מבין למה הוא. אני לא מכיר את